בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

את הסעיף הראשון שהיה רביזיה על פטור ממס במכירת תרופות שאינן

התקשר אלי מציע החוק, חבר הכנסת דודי

יש את הנושא הכללי של המפעלים בעוטף עזה ואת הדיון על שדרות. אנחנו נדבר גם על סינרג'י, נדבר על כל המפעלים, על העיקרון, אבל לפני זה חבר הכנסת אחמד טיבי, הצעה לסדר,

תודה רבה. קראתי

אין להם אף פעם איזו שהיא תקופה של שקט. לפעמים קוראים לזה הפוגה, לפעמים טפטוף. זו יכולה להיות הפוגה של חודש,

שבוע, שבועיים,

שנה. הייתה החלטת ממשלה שעזרה בכל מיני נושאים לעוטף עזה,

כשאני אומרת "עוטף" זה גם אשדוד וגם אשקלון.

אנחנו יודעים שזה רק עניין של זמן ששוב אנחנו נחווה את הסיוט הזה. לנו אין התרעות,

אף אחד לא אומר לנו: "מחר ייהרס לכם היום, מחר לא יהיה לכם חג", הם עושים את

אני מניח שנשמע את האוצר שיביע את דעתו, אבל אנחנו נשתמש בכוחה של הוועדה הזאת בראשותך כדי להמשיך את הצדק, כדי להמשיך את החיזוק של תושבי

להתעלם מזה זה יותר גרוע מקסאם. רונן אלעד,

תודה רבה על ההתכנסות, תודה רבה לך,

אני חושב שעסקינן לא רק בסינרג'י, למרות שהשם סינרג'י

היושב ראש, אני שמח שאתה פה כי כל פעם כשאתה שומע עוטף עזה אתה ישר קורא לוועדה. הסעיף הזה הגיע הנה בטעות רק בגלל שהחלטת הממשלה לא הספיקה לעבור בממשלה

זה שזה קיים לא עוזר לנו כלום. מי יקנה את הכבלים?

סעיף אחד מדבר על העדפה של 20% שזה חמש נקודות מעל העדפה שקיימת בתקנות העדפת תוצרת

המצב בהצעה שעברה בזמנו כהוראת שעה יצרה

כי הגדרה אחת תקפה למוצרים שהם בעוטף עזה, הגדרה אחרת תקפה ליתר המוצרים בארץ. אם מחר בבוקר ייפתח מפעל בגבול הצפון לכבלים - - יש המון העדפות לגבול הצפון. כשהמפעל הזה יתמודד במכרז כנגד חברת סינרג'י, תהיה

אתם מתכוונים להוריד את זה מסדר היום? זה לא עלה לסדר היום ולכן לא נכנס להחלטת הממשלה. המפעלים בעוטף עזה משלמים מסים? אני לא נציג רשות המסים, אבל אני מניח שכן. גם אני מניח שכן. העובדים שם משלמים מסים?

אז למה אין את זה בהחלטת הממשלה?

ביקשנו חזור ובקש לחדש את הוראת השעה הזאת. ככל שתחליט הממשלה על יותר מחמש שנים אנחנו יותר מנשמח,

אם הנושא הזה לא יאושר,

כדי למנוע פגיעה בתעסוקה של העובדים. מה זה "כל הכלים העומדים לרשותנו"? אני חושב שבאוצר מכירים את כל הכלים

לא פעם ניסו לאתגר אותנו בסוגיות דומות. כמובן שאנחנו מצפים לפתרון שימנע

המאבק של פרי גליל לא היה נושא פרי אלמלא יושב ראש ועדת הכספים. המאבק שלו הוא לא מאבק סקטוריאלי, הוא לא מאבק למען אוכלוסייה חרדית, הוא מאבק למען

את זה אני לא יודע להגיד. אני יודע שהייתה טיוטה שהסתובבה בממשלה - - ושם היו את ההטבות של עוטף עזה? היו הרבה סעיפים לא מוסכמים. גם הסעיף הזה היה?

והוא יצא? הוא יצא עוד ב-2020. עכשיו עוד לא היה דיון בממשלה.